על סדר-היום: פרק י"ג (ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. נתחיל בהסתייגויות. אולי תזכירו במילה במה עוסק הפרק. זו הצעת חוק של האוצר. הפרק הזה עניינו בהסמכת פקחים במשרד התחבורה שיאכפו את הגבלת מספר נוסעים ברכב פרטי שמורשה לנבוע בנת"צ, נתיבי תחבורה ציבורית. זה דבר שאינו ניתן כיום לאכיפה באמצעים טכנולוגיים. לכן צריך בני אדם בשטח שיבצעו את האכיפה. הטכנולוגיה לא בשלה עדיין לספור נוסעים בכלי רכב. יש יחידת אכיפה אנו מבקשים לתת סמכויות נוספות לפקחים- - - לתת סמכויות לפקחים, מעיין סמכויות שיטור.

זה לא שיש מיליון פקחים. הלוואי שהיה. זה לא המצב. אישרנו את זה כהוראת שעה. להבנתי לא היו החלטות עקרוניות מעבר למה שפורסם בכחול.

בגדול, כשיתחילו האמצעים האלקטרוניים, גם לא יצטרכו את זה. מתי המצלמות האלה ייכנסו? אמרו שייקח שנתיים, שלוש. אנחנו לא יודעים. יש ביקורת של חברת נתיבי איילון. זה דבר שהוא מאוד חשוב גם לנר"תים, טיפול אסטרטגיית הדרכים, גם לנתיבים המהירים שמגיעים מכביש 5,

כביש 20 אבל כרגע אנחנו לא יודעים מה יהיה הצפי לפתרון.

בישראל, בכל העולם מחפשים פתרון לזה. כרגע אין את זה. בשנתיים שלוש זה יכול להיות. יכול להיות גם יותר. לא יודעים.

כרגע עושים פילוט דרך נתיבי אילון. ובכל מקרה, הסמכויות לאכוף באמצעות מצלמות קיימת כך שאם הטכנולוגיה תבשיל, לא יהיה צורך בתיקוני חקיקה כדי לממש את זה. פשוט להציג אותם ולהתחיל לעבוד. נתחיל בהסתייגויות. בקובץ ההסתייגויות שנמצא בטאבלטים של חברי הכנסת, יש הסתייגויות של סיעת יש עתיד, להוסיף סעיפי מטרה לפני סעיף 54. רוצה לנמק?

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. באפן כללי אנו כמובן בעד שיפור של האכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית וכמובן אנו רוצים לייעל את המערכת ולגרום לכך שיותר אנשים ישתמשו בתחבורה הציבורית וכו'. הייתי רוצה להקריא כמה מההסתייגויות שלנו כי היינו רוצים לדייק את החוק שהובא, לשפרו. אני עוברת על ההסתייגויות שכן חשוב לי להתעכב עליהן. הסתייגות 14, בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (1א) אחרי המילה חשד יבוא סביר. נראה לי דיוק סביר בפני עצמו. בסעיף 15, בסעיף 54 להצעת החוק, בסעיף קטן (א1) אחרי המילה חשד יבוא: מבוסס על יד ראיות חזותיות. זה לא לפי הסדר. אני בחרתי הסתייגויות ספציפיות. הרי למשל, הכביש לירושלים. יש 2 פלוס. מה זה סביר? או נסע או לא נסע.

למה פה צריך סביר בכלל? זה כמעט כמו עבירה מוחלטת. יכול להיות ויכוח אם היה 2 או 3 או 1. גם על זה אין ויכוח. חייב לעצור אותו ולומר לו: עמוד בצד. לכן אין שום בעיה, לא של חשד ולא של ראיות. אם את רוצה שתהיה הסתייגות שתהיה. פשוט זה לא קיים במקרה הזה. זו דוגמה. זה רק נתיבים כאלה. רק בין עירוני. זה או 2 פלוס או בלי כלום או 3 פלוס. בגדול, הראיות קיימות. אין משהו אחר פה. כשיהיו מצלמות, זה משהו אחר.

הסתייגות 20. בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (א2) אחרי המילים מכל אדם יבוא: אשר מצוי בסביבת ביצוע העבירה. נדייק את זה רגע. הסתייגות 21, בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (א2) בסיפא הסעיף יתוסף האמור תקף לאדם אשר עורר את חשדו. הסתייגות 22. בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (א2) בסופו יבוא: ואולם ביקש אותו אדם זכות ייצוג הולם ייכתב בפרוטוקול הזדהות שיוגדר מראש להגדיר את הצורה בצורה מוסדרת. הסתייגות 27. בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (א3) אחרי המילה כשהוא נייח יבוא: וכאשר המנוע

הסתייגות 32. בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (א3ג) אחרי המילים אוטובוס שאינו רכב ציבורי יבוא: ושאינו רכב

נראה לי סביר מאוד. מדלגת להסתייגות 45. בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (ב) אחרי המילים בעת מילוי תפקידו יבוא: ורק לאחר שהתעורר בו ספק סביר לביצוע העבירה.

זה לא המקרה.

נכון אבל עבירות תחבורה הן מוחלטות לא משנה מה הסיבה - עשית אותה זה המצב. אפשר להצביע על יש עתיד? יש לך עוד הסתייגויות? לא. את מסכימה שנצביע על כולן?

יש פה 2 הסתייגויות שהן סעיפי מטרה ולסעיף עצמו יש פה 48 הסתייגויות. זה גם של המחנה הממלכתי?

קודם כל יש עתיד. אז בואו נצביע על הכול ביחד. מי בעד הסתייגויות של יש עתיד? מי נגד? הצבעה בעד 3. נגד 5. ההסתייגויות לא עברו. סיעת חד"ש-תע"ל. מי בעד הסתייגויות חד"ש-תע"ל? מי נגד? הצבעה בעד 3. נגד 5. ההסתייגויות לא עברו. הסתייגויות סיעת רע"ם. מי בעד? הצבעה 2 לא השתתפו. ההסתייגויות לא עברו. הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? הצבעה 3 לא השתתפו. גם בסעיף הקודם 3 לא השתתפו. ההסתייגויות לא עברו. 17 הסתייגויות של סיעת המחנה הממלכתי. נצביע על כולן יחד, אבל לפני סעיף 1 לנוסח החוק, שכתוב: יבוא הגדרת מפקח חשוב בעינינו לקבוע סמכויות הפיקוח הניתנות לו באישור שרת התחבורה והשר לביטחון לאומי ומה ההכשרה שהוסמך לו. להגדיר את הסמכויות. כתוב: הגדרת מפקח. אנחנו מבקשים שיוגדרו הסמכויות שלו. אבל זה בסעיף עצמו. איפה ההגדרה של המפקח? בחוק הראשי? בכל מקרה מהות הסמכויות נקבעות כבר בסעיף המהותי. בסעיף 61ט, בשם אכיפת עבירות כאמור בסעיף 61ז רשאי מפקח ופה מנויות כל הסמכויות.

אז זה ישליך גם על זה. יש גם ההגדרה בחוק עצמו. אין הגדרה של מפקח, יש אומרים: יש לנו מפקח, כך ממנים אותו, כך מכשירים אותו, זה המעסיק שלו. לא צריך להגדיר סמכויות הפיקוח? 61ט. מוגדרות שם. תסתכל, פה יש לך כל ההגדרות בחוק.

עוד נימוק?

אפשר להצביע על כל 17 ההסתייגויות?

מי בעד הסתייגויות המחנה הממלכתי? הצבעה בעד 3. נגד 5. ההסתייגויות לא עברו. עכשיו הוועדה יכולה להצביע על סעיף 54, תיקון פקודת התעבורה. זה הסעיף בהצעת החוק. מי בעד סעיף החוק כפי שהוא? הצבעה בעד 6. 2 לא משתתפים. עבר. רביזיה על החוק. לא, אני מגיש רביזיה על החוק. עוד חצי שעה. 15:50. יש לנו עוד 7 דקות על הרביזיה הקודמת. (הישיבה נפסקה בשעה 15:19 ונתחדשה בשעה 15:26.) אני מחדש את הישיבה,

64. הגשתי רביזיה. אני מבקש מכם לדחות את הרביזיה למרות שאני הגשתי אותה. מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה? הצבעה 6 מול 3. הרביזיה לא עברה. ב-15:50 רביזיה נוספת על החוק האחרון של משרד התחבורה. הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 15:30 ונתחדשה בשעה 15:50.) אני מחדש את הישיבה. הנושא: רביזיה על פרק י"ג, (ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. הרביזיה זה רק על הסעיף. למרות שהגשתי את הרביזיה, אני מבקש להצביע נגדה. מי בעד הרביזיה?

הצבעה 3 בעד הרביזיה, נגד 5. הרביזיה לא עברה. תודה רבה, הישיבה נעולה.